בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. ולדימיר, ביקשת הצעה-לסדר, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בוקר טוב לכולם, אני רוצה להתייחס בקצרה לשני דברים.

קיבלנו בשבוע שעבר אומדן ראשוני לביצוע התקציב מחודש מאי, ויש כאן נתונים מדאיגים. קודם כול, הגירעון בחודש מאי עמד על 4.4 מיליארד שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ויש קיטון מצטבר בהכנסות המדינה 4.2 וקיטון בהכנסות 8% מתחילת השנה. מאז ששר האוצר עשה פה את הסיבוב המביך שלו, עם החיבוקים בליל התקציב, הוא לא דרך בוועדה.

שמח אם הוא היה מגיע ומסביר את הנתונים ואת ההשפעה שלהם על היכולת של הממשלה לקיים את תקציב המדינה, כפי שאושר רק לפני שלושה שבועות. דבר שני, אני רוצה להתייחס להצעת החוק של חבר הכנסת צביקה פוגל. למיטב הבנתי, היא מוגשת היום לשולחן הכנסת, ומעניקה לשר לביטחון לאומי סמכויות להטיל מגבלות על אזרחים בצו בחתימת ידו, בלי אישור בית משפט איסור יציאה מהארץ, הפקדת דרכון, איסור על חיבור לאינטרנט, איסור על עבודה ועיסוק. אתה יודע, אני גדלתי ונולדתי במדינה אחרת, עם מגבלות מסוימות על זכויות הפרט. אני לא יודע מתי הפכנו למדינה כזאת, אבל אם הקואליציה תעז לקדם את ההצעה, באמת ירדתם מהפסים.

אני רוצה להגיד לך אני לא יודע אם אני צריך להגיד את זה אבל בכל אופן, אנחנו מדברים פה בבית. אני שמח על הביקורת שלך. ביקורת מקצועית, שצריך להתמודד איתה. הירידה בהכנסות אלה עובדות נכונות וצריך להתמודד עם זה. הצעת החוק הזאת על בן גביר, היא הצעת חוק שאפשר לבקר אותה. אפשר להסכים איתה, אפשר לריב על הנושא הזה. פעם ראשונה שאני רואה יכול להיות שאני טעיתי כשלימדו אותי אזרחות שכל דבר שעולה כאן, עושים בחוץ הפגנות. זה שהכנסת צריכה לבקר, שהאופוזיציה צריכה להגיד את עמדתה, להילחם על עמדתה, זה דבר נכון. זה חלק מהדמוקרטיה. גם הפגנות הן חלק מהדמוקרטיה, אדוני. אני אומר לך את ההרגשה שלי. אתה לוקח נושא מאוד מרכזי, ואתה אומר: על זה אני עושה הפגנות גם מובן. אבל כל דבר שעולה, יש עליו הפגנות. זאת לא הדמוקרטיה שאני מכיר, שאותה למדתי. איפה למדתי? אני לא זוכר איפה למדתי, אבל למדתי. איפה למדת? שאלה טובה. יכול להיות שיש לנו פערים בתפיסה של הדמוקרטיה. פערים בליבה. עזוב את הליבה. הוא פי אלף יותר מנוסה ממני. אני לא נכנס לליבה. כשאתם טוענים: אתם הייתם באופוזיציה ועשיתם דברים,

האם עושים יותר מדיי או פחות מדיי? זה לא משנה. זה נכון. היינו באופוזיציה התמודדנו כאן בכנסת. טוב, לא טוב?

אבל דבר כזה לא היה אצלנו. לא עשינו הפגנות ברחוב. לא עשיתם הפגנות?

לא משנה, הרוב לא עשה. אל תצביע בעד החוק הזה. בסדר, אני לא מכיר. לפי מה שאתה מתאר, זה לא בסדר. רבותיי, אנחנו מתחילים בסעיף הראשון בסדר-היום: העלייה במחירי החשמל וההשלכות המשקיות עקב המשבר והתקלות באספקת החשמל. אמר לי מנכ"ל משרד האנרגיה, שרשות החשמל נסעו לגרמניה, וביקש לדחות את הדיון,

אני לא יכול לדחות, מכיוון שאם הייתי מתחיל לדחות, כל סעיף שנמצא בסדר-היום מבקשים לדחות. כך אי-אפשר לקיים את הדיונים האלה. יכול להיות שנמשיך את הדיון הזה בשבוע הבא, נראה לפי המצב. הערימות של הנושאים שמצטברים על שולחן ועדת הכספים הופכים להיות בעייתיים. אגב, אני צריך את החוק שלך, מה שאת הבאת, החוק של החדשנות.

השם אנג'לים עושה עוול לחוק הזה. זה חוק לעידוד תעשייה

אמרתי לך שאם צריך, אני אעזור לך. זה לא שצריך לעזור. צריך למצוא זמן בוועדה. זאת כבר קריאה שנייה ושלישית, והתעשייה זקוקה לו כמו אוויר לנשימה. למה לא עשו את זה בקדנציה הקודמת? הליכוד לא הסכים. אני, כשרה, העברתי אותו בקריאה ראשונה. בעצם, כבר הוכרזו

ודיברתי עם כל חברי האופוזיציה, והם פשוט לא הסכימו להצביע על זה במליאה. נדמה לי שהיושב-ראש כאן לא הביא את זה. לא, לא. עשינו קריאה ראשונה. הייתה לו גם הצעה פרטית בנוסח הזה. אני לא יודע מה בדיוק היה שם, אבל בסוף זה נתקע בוועדת הסכמות.

עבר קריאה ראשונה וגם שר האוצר סמוטריץ' חתם על דין רציפות. זה צריך להיות בסדר עדיפות מאוד גבוה, היושב-ראש. זה מסוג החוקים שהיה צריך להיות בחוק ההסדרים. זאת הצעה מצוינת וחשוב שנעביר אותה. זה נמצא אצלי על סדר-היום. בימים האלה, כשרוב חברות ההייטק החדשות נרשמות בחוץ לארץ ולא בארץ, יש שם תמריצים לרשום את החברות בישראל ולהשאיר אותן ישראליות. אנחנו גם מתחייבים לא להגיש יותר מאלף הסתייגויות.

אנחנו לא נפריע לחוק הזה בשום צורה ואופן מבחינתי. מבחינת המחנה הממלכתי, חד-משמעית. הרב גפני, אולי נעשה היפוך, ואני אגיש אלף הסתייגויות? זה חוק טוב. גם הדרכונים חוק טוב, והגישו אלפיים הסתייגויות. הדרכונים זה חוק רע. הדרכונים לא, אבל בנושא הזה עומדים להגיע לאיזושהי הסכמה. אמרתי את דעתי בעניין וזהו. לפני שאנחנו מדברים על העלייה במחירי

הייתה התחייבות של הקואליציה הנוכחית, של ראש הממשלה ושל שר האוצר של כולם שלא תהיה עלייה במחירי החשמל. על כל פנים, אם תהיה, יפחיתו אותה. זה חלק מהעניין שאנחנו מדברים עליו. הנושא של יוקר המחייה, והחשמל מהווה מרכיב מאוד משמעותי, אני רוצה שנדון בזה. יכול להית שלא נשלים את הדיון, כי רשות החשמל, שעל פי חוק מופקדת על מחירי החשמל, לא נמצאים כאן בחלקם. נראה לפי ההמשך. יושב-ראש הרשות לא נמצא פה,

נמצא כאן. כן, אמר לי המנכ"ל, ואני שמח על כך. נתחיל עם המשבר של התקלות באספקת החשמל. נמצא איתנו מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, וראיתי שהופעת גם בוועדה לביקורת המדינה וגם בתקשורת. כמו תמיד, היית איש אמיץ ונשארת איש אמיץ. אתה אומר את עמדתך לטוב ולמוטב. אתה אומר את העובדות כמות שהן, ואני אשמח מאוד אם תאמר את העובדות כאן, מכיוון שהדבר הזה מטריד את כולם. הוא מטריד מהרבה סיבות, אבל בעיקר מעצם העובדה שביום חם מאוד, פתאום ובאופן יזום מפסיקים את אספקת החשמל כאילו אנחנו מדינת עולם שלישי, שלא יכולה לספק חשמל לתושביה. זה דבר מאוד חמור. כמובן, יש דברים צדדיים, שהם תוספת, החלק האמנותי של העניין שבת, ולמה ביישובים האלה כן חיברו ולא חיברו. קיבלתי תלונות על כך שביישובים החרדיים לא חיברו, אבל אני לא מעלה את זה בכלל לדיון. אני מבקש שאתה תאמר האם יש מדיניות בעניין הזה, והאם באמת מתכוונים להפסיק את אספקת החשמל. זה דבר שצריך להתמודד איתו. מאיר שפיגלר, בבקשה. אני מודה לך שאתה כאן, ואני מבקש ממך, הבמה לרשותך. לעניין הנושא של האחריות על משק החשמל, סמי תורג'מן הוא יושב-ראש חברת נגה. שלום, אדוני היושב-ראש. אני חושב שמי שצריך להתחיל ולתת את התמונה של האירוע ביום שישי, זה מי שמנהל - - - אני לא מתחיל. מאיר נמצא פה, אתה תדבר וחברי הכנסת רוצים להביע את דעתם, והוא גם ישיב על העניין. את הסדר אני קובע, ולפעמים הסדר אצלי קצת מבולגן. אני לא מדבר על יום שישי, אני מדבר על יום שלישי. למה מפסיקים את החשמל באופן יזום? כשהייתי יושב-ראש ועדת הכספים השקענו המון כסף בנושא החשמל, בכל הנושא הזה. אנחנו מדינה מודרנית, וזה נורא ואיום שיש תקלות באספקת החשמל. אחרי זה מתחילים ביום שישי. אתה יודע, זה מעניין, כי אם אפשר להכניס גם שבת, זה בכלל הופך להיות מעניין. אבל אני לא מדבר על זה. אני מדבר על כל השבוע. מה יהיה בשבוע הבא? יהיה חם? תהיה הפסקה באספקת החשמל? אתה תכף תדבר. סמי, אני לא אדבר על הסיפור של הניהול. אני אתחיל מהסוף להתחלה הרשת נמצאת בתת-תחזוקה. רשת החשמל, שכוללת את כל קווי ההולכה והחלוקה, וגם את תחנות המשנה, שהן חלק בלתי נפרד מכל מערך הולכת האנרגיה אל נקודות הקצה, שהן הלקוחות במדינת ישראל. תקלות היו ויהיו. צריך לעשות הכול כדי שהן תתמעטנה עד כדי תתאפסנה, אבל באופן כללי, יש תקלות מכיוון שבמשך שנים אני לא רוצה להגיד עשרות שנים לא השקיעו את מה שנדרש בכל מערך ההולכה והתחזוקה של רשת החשמל.

ואני אומר לך את זה באחריות מלאה.

כתוצאה מכך, יש תקלות.

ביום שישי האחרון הייתה תקלה, גם בגני תקווה,

במקרה לאוכלוסייה שומרת שבת, והיו מנותקים סדר גודל של לא מעט תושבים. עשינו את הכול כדי לתקן תקלה שהייתה בתחנת משנה, והצלחנו להחזיר את החשמל לכולם תוך כשעה לפני כניסת השבת. עשינו את כל מה שרק ניתן. הרשת במצב לא טוב, וחייבים להשקיע בה כי אין יש מאין.

רשת מתבלה, ואם לא מתחזקים אותה ולא משקיעים את הכספים שנדרשים כדי לשפר אותה, אנחנו רואים כשלים. ניתוקים לא יזומים, אלא פשוט ליקויים ברשת, שמגיעים לכדי מצב של נתקים, קצרים, אלף ואחד דברים שגורמים לכך שהחשמל לא מגיע ליעד שלו. אנחנו אומרים את זה חדשות לבקרים, לפחות מאז כניסתי לתפקיד בוודאי ובוודאי. בהקשר הזה, הגיע הזמן להבין שהרשת הזאת צריכה לקבל טיפול שורש. שאלת אותי, למשל, מה קורה בתל אביב, ואמרתי לך שבתל אביב, רוב הרשת טמונה בתוך הקרקע. דבר מצוין, וזה נעשה לפני לא מעט שנים. אכן, שם יש מעט מאוד תקלות.

היום אין פיתוח שהרשת של המתח הגבוה לא מוטמנת בקרקע. מי החליט להטמין בתל אביב ולא בגבעתיים? כנראה המנהלים שאז אחזו במושכות בחברת החשמל, אולי ברשות החשמל. אינני יודע. אני לא הייתי אז. בפועל, קיבלו החלטה, וההחלטה הזאת מוכיחה את עצמה.

היום אין פיתוח אורבני - - - הטמנת הקווים הייתה החלטה היסטורית של השר איווט ליברמן, כשהוא היה שר התשתיות. למה בתל אביב ולא בגבעתיים? ההחלטה של תל אביב היא החלטה מוניציפלית,

והם גם היו אמורים לממן בתוספת מסוימת. אבל ההחלטה של איווט,

הייתה שבמקומות חדשים מטמינים. תל אביב זאת העיר הכי חדשה במדינת ישראל. גרשון פה יידע. אני היועץ המשפטי של חברת החשמל. הייתה החלטה ב-97' של מנהל מינהל החשמל, שמעון שמוניס, שהנחה אותנו להקים רשת תת-קרקעית בלבד בכל שכונה חדשה, ולא עילית. לגבי רשת ישנה, עקב אירועי הסופה מ-2013, מי שזוכר, היו כמה ימים של הפסקות מאוד נרחבות, בעיקר באזור ירושלים וצפת. קיבלנו הנחיה משלימה של שר האנרגיה דאז, שבא ואמר שבמקום שבו - - - מי היה שר האנרגיה?

קשה לעקוב. קיבלנו החלטה ממשרד האנרגיה ב-2013, לחדד את ההנחיה, במקום שבו אנחנו עושים שיפורים ברשת החלוקה, באותה הזדמנות אנחנו גם מטמינים את הרשת, והעניין מוכר בתעריף. תל אביב היא לא עיר חדשה. אני שואל האם הייתה החלטה. בצפת היו תקלות, בצפת גם הטמינו? בעקבות אירועי 2013 - - - אתה מבין למה אני דש בעניין, האם הייתה החלטה פוליטית.

בעקבות אירועי 2013, היו שורה של הטמנות שהזמינו העיריות גם בצפת ובירושלים, בעידוד הרגולטור ממשרד האנרגיה, כי היו שם הפסקות נרחבות, הרשת הייתה עילית. כשאתה אומר הזמנות, העיריות שילמו על זה?

העיריות פתחו הזמנות ושילמו על ההטמנה. העירייה פותחת הזמנה ומשלמת לפי תעריפים שקובעת רשות החשמל. בתל אביב, כמו שאמרה חברת הכנסת פרקש, הייתה החלטה מוניציפלית מקומית, והשקיעו כספים בהטמנת רשת. יש רשויות שיש להן את האפשרות, והן מזמינות - - - בצפת הטמינו? לא את הכול, באופן חלקי. אבל שילמו, כמו בתל אביב.

למה דווקא בתל אביב ביצעו את העבודה ולא בצפת או בירושלים? כנראה הכיס של תל אביב יותר עמוק. איפה שפותחים הזמנות, אנחנו מבצעים. אנחנו לא בוררים. את עלות גבוהה בצורה משמעותית. מה שמטריד אותי, המציאות - - אין פה מדיניות. - - שאנחנו נקלענו אליה,

שנמצאות ביישוב מסוים ופתאום מפסיק להן החשמל, או באופן יזום או כתוצאה מתקלה. ופתאום מתברר שחברת החשמל החליטה שלא להטמין בשכונה הזאת. לא, לא, לא. אין פה החלטה של חברת החשמל. לאורך כל השנים, עיריות ששמו את זה בסדרי עדיפויות, הזמינו הטמנות של רשתות חשמל.

כל השכונות החדשות בכל הארץ, באופן שוויוני ומלא, הרשת מוטמנת. במקום שאנחנו עושים שיפורים בכל הארץ באופן שוויוני ומלא, הרשת מוטמנת. לגבי מה שלא עומד בקריטריונים האלה, יש מדיניות חדשה של שר האנרגיה לגבי הטמנות, שבאה לעשות סדר. אתה מבין מה המשמעות של העניין? אני מבין לגמרי. בסדר, אבל אני צריך להגיד. בכל גוש דן יש יישובים כמו רמת גן, גבעתיים, אפילו ראשון, בני ברק, כל המקומות האלה שם לא מוטמן, מוטמן רק בתל אביב. אתה מבין את המשמעות הציבורית של העניין הזה? עם כל הכבוד, יושבת משפחה בגבעתיים ופתאום מפסיק לה החשמל, ואומרים לה: דעו, בגלל שראש העיר לא שילם כסף לחברת חשמל על הטמנה. אם לא הייתה לנו בעיה של כסף, אפשר ב-100 מיליארד שקל להטמין את כל הרשת בכל המדינה. יש מדיניות כרגע, וגם רשות החשמל קבעה רגולציה, שמסדרת את המדיניות ומעודדת את חברת החשמל לדחוף יחד עם הרשויות המקומיות להטמין רשתות שונות כמה שניתן, כי זה משפר את דקות אי-האספקה, זה פחות הפסקות.

כי כשיש תקלה ברשת תת-קרקעית, לוקח יותר זמן לאתר אותה ולטפל בה. לא רק יתרונות, יש גם חסרונות.

כשיש תקלה, אפשר לטפל הרבה יותר מהר מאשר ברשת תת-קרקעית.

רשת תת-קרקעית פחות חשופה לפגעי מזג אוויר, ולכן היא יותר אמינה. במקומות שאנחנו רואים רשתות תת-קרקעיות, אנחנו רואים דקות אי-אספקה יותר נמוכות, ואמינות יותר גבוהה. לשם אנחנו שואפים. תודה, נחזור אליך. מאיר, בבקשה, אם אתה יכול להמשיך לגבי העניין הזה. איפה עומדת חברת החשמל עם כל הנושא הזה, גם של התקציב שלה וגם המציאות הזאת, שצריך 2 מיליארד שקל, כפי שאמר היועץ המשפטי.

הוא אמר 100 מיליארד. כמה אמרת לכל המדינה? 100 מיליארד. רק 100 מיליארד. זה דבר מאוד יקר, הטמנת קווים. אף אחד לא עושה את זה. בעולם לא מטמינים. לא סתם זאת סוגיה, והיא שנים על השולחן. אני משקפת לך.

יש לזה הרבה יתרונות, חוץ מאשר הפחתה ניכרת של דקות אי-אספקה. יש גם יתרונות של הסביבה, שעוטפת את התושבים, שאין להם קווים מעל הראש וגם מבחינה אסתטית אין להם את כל התשתית הזאת של העמודים. הדבר הזה רצוי בכל קנה מידה שלא יהיה.

לוקח יותר זמן לתקן את הקווים, אבל אנחנו מצטיידים כרגע במעבדות מתקדמות, וזה יפחית את משך הזמן גם לאתר את התקלה וגם לתקן אותה. הדברים שנאמרו כאן מדויקים לחלוטין. מבחינת חברת החשמל, אנחנו משוועים לקבל את התקציב הנדרש ואת כוח האדם הנדרש כדי לעשות את מה שמצופה מאיתנו. לדאוג לכך שתהיה זמינות של חשמל אמין,

איכותי. אבל לשם כך, הדבר הזה נמצא על שולחן הרגולטורים, שצריכים לקבל החלטות. אנחנו לא מרפים מזה, ובכל דיון שעולה על הפרק, הנושא הזה נמצא בראש סולם העדיפויות. ברגע שייתנו לנו את האישור, הדבר הזה מבחינת חברת החשמל יבוצע הלכה למעשה. אני רק אומר שוב, המצב לא טוב. אני לא רוצה להגיד רע מאוד עד כדי יותר מכך. עד כדי כך, שיש תקלות שעשו מעין תיקון שבר, ואפילו את תיקון השבר לא תיקנו. עד כדי כך, וזה לא מעט בכל רחבי הארץ. אם לא יבינו שהדבר הזה נדרש כרגע לטיפול מיידי, כולנו, ללא יוצא מן הכלל, נסבול מכך. את זה אני אומר לך רק מבחינת הנושא של טיפול ברשת ההולכה, החלוקה ותחנות המשנה. דבר חשוב נוסף, צריך גם תחנות משנה בשביל לספק חשמל. זה שיש ייצור של חשמל, לא אומר שאפשר להשתמש בו. צריך להוליך אותו לשם כך צריך רשת הולכה וחלוקה וצריך גם לפצל אותו באמצעות תחמ"שים, שזה תחנות משנה. צריך להקים אותן וזה לוקח המון זמן, כי יש רגולציה של תכנון ובנייה ושל אישורים על גבי אישורים שאתה צריך לקבל כמעט מכל מי שזז במדינה. אמרתי בוועדה לביקורת המדינה, שלפעמים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו צריכים לקבל אישורים לתאם את זה עם 46 גורמים בכל רחבי המדינה. זה משהו שהבינה שלנו לא תופסת בעת הזאת,

כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, לכל אחד יש את הסיבות שלו לעכב,

לדרוש כל מיני דברים, וזה גורם לכך שהעסק הזה לא מתקדם. לא מתקדם. אי-אפשר להתקדם בדבר הזה. עשינו מעשה, ובחוק ההסדרים לשנים 2024-2023 ביקשנו, התחננו גם לאגף התקציבים להכניס בחוק ההסדרים מעין הסכמה שבשתיקה. אם אנחנו פונים לאותם גורמים, ובמשך 21 יום הם לא עונים, פירוש הדבר שהם הסכימו, כי אחר כך אי-אפשר להתקדם. כל דבר לוקח המון זמן. במקום שזה יהיה בפרק זמן מוגדר, זה משתרך על פני שנים, ואני לא אומר לך את זה סתם.

הוציאו את זה, ואנחנו מתחננים. כך גם לגבי כניסה לחצרים כדי ללכת ולהציב תשתיות. לנושא של הולכת נפט אין בעיה, מותר להם, לגבי הנושא של גז מותר להם, חשמל לא.

אם להם מותר, ונפט זה צינורות גדולים, לא כבלים קטנים, אם להם מותר להיכנס לחצרים כדי להניח תשתיות לטובת הציבור, למה לחברת החשמל לא? למה? צריך לשאול את המחוקק. חוק התשתיות הגדול לא עזר לכם בחוק ההסדרים? לא, לא עבר. הוציאו את זה.

אגף התקציבים. חוק התשתיות הגדול, לא עזר לכם? הוא לא עבר. יש לזה הסבר? אתם רוצים שאני אתייחס? אני מאגף התקציבים. תגידו לו מזל טוב, הוא התחתן אתמול. מזל טוב, אני מקווה שיש לך חשמל בבית. לפחות באותה עת היה חשמל. אנחנו שואלים למה לכל הדברים האחרים שצריך עבורם הולכה נפט וגז יש למה יש אפשרות שהייתה בחוק ההסדרים, ולמה אין את זה לגבי חשמל. תקלה בחשמל היא תקלה בעייתית. הוצאתם את זה.

אני אסביר. החוק שחברת חשמל מדברת עליו, הוא חוק משק החשמל, ובו יש סעיף שעוסק בכניסה למקרקעין. יש סעיף כזה גם בחוק משק הגז הטבעי, בחוק הנפט ובחוק תאגידי המים. במהלך חוק ההסדרים עשינו תיקון שהרחיב את חוק תאגידי המים, את אופן הכניסה למקרקעין בחוק תאגידי המים גם על חברת מקורות. לגבי חברת החשמל,

יחד עם חברת החשמל, רצינו לקדם חקיקה, שהמטרה שלה היא לשפר את הנוהל שקיים כבר היום.

בניגוד למה שנטען פה, יש היום נוהל שמאפשר להם להיכנס למקרקעין, והוא פשוט נוהל ישן, מ-96', ורצינו לשפר אותו. בניגוד לתאגידי מים ומקורות, פה היה צריך ממש לכתוב נוהל חדש, ויש הרבה פעולות שאין אותן בחוק אחר. זה דרש תהליך, ועל פי עמדת הייעוץ המשפטי לממשלה, הוא תהליך ממושך יותר ממה שהיה בהסדרים. אנחנו לא התנגדנו, אנחנו לא מתנגדים לעשות את זה. אנחנו מאוד רוצים לקדם את זה, ואנחנו כבר פועלים גם מול משרד המשפטים. מה לגבי הסכמה בשתיקה? כאמור, זה בדיוק באותו מקום. זה הסדרי כניסה למקרקעין, בסעיפים 44 עד 46 לחוק משק החשמל. אנחנו בעד לעשות שם תיקונים, אבל זה צריך להיעשות תוך כדי עבודת מטה ממשלתית, ואנחנו פועלים לקדם אותה כמשלים לחוק ההסדרים. לא נעשו בהסדרים פעולות של כניסה למקרקעין, למעט ההרחבה על מקורות, כי זאת לקונה שמקורות לא יכולה לעשות את מה שתאגידי המים יכולים. זאת אומרת, צינורות מים, שהם דקיקים לחלוטין, כן אפשר להיכנס למקרקעין וכן אפשר לקדם אותם,

שהם גם צינורות לא ענקיים, נפט שהם צינורות גדולים הכול מותר. חשמל, שמבחינת שטח חתך

אני רק אומר לך, שגם בנושא של הסכמה בשתיקה, הם, באגף התקציבים, עשו איזשהו מעשה שעדיף שלא היה בא לאוויר העולם. במקום להקל, הלך וסיבך את זה עוד יותר. בוא נשים את הדברים על השולחן, פעם אחת ולתמיד.

כי הם לא מבינים מה זה. הם נמצאים בשטח? הם יודעים מה המשמעות ללכת ולתת תשתית? הם לא מבינים כלום. הם נמצאים במגדל השן שלהם.

אלף ואחת דרישות על דרישות עם תיאומים, עם אישורים. אני רוצה להגיד לך מה הבעיה, כולם מאשימים את חברת החשמל,

הם יודעים שאם אין חשמל חברת החשמל. הם לא מכירים את מה שקורה במשק, הם לא יודעים מה שקורה.

מרגע שמישהו מבקש משהו בעניין חשמל ועד הרגע שהוא מקבל את זה, בין היתר כתוצאה ממה שאמרתי, עובר המון זמן. את מי מאשימים? את חברת החשמל? על מי מלאים מבחינת תחושות הבטן, התסכול והכעס? על עובדי חברת החשמל, בגלל שאנחנו לא מסוגלים לבצע את המוטל עלינו, עקב כל מה שאמרתי לך רגולציה וביורוקרטיה, והיושב במרומים ישמור. אי-אפשר ככה להתקדם. למה אתם מחכים לאגף התקציבים? למה אתם לא מכינים הצעת חוק? איך אני יכול להכין? משרד האנרגיה יכול.

ואני מקווה מאוד שהם יקדמו את זה, אבל רצינו לשים את זה בחוק ההסדרים. התיקונים לחוק ההסדרים, מה שאמרת, כמה זמן זה ייקח לכם? אתה מבין מה קורה במדינה? עד שהיה לכם משהו טוב בחוק ההסדרים, אתם ביקשתם להוציא? זה נשמע משהו לא הגיוני. אנחנו לא ביקשנו להוציא, אבל אני אשמח להתייחס. את הנושא של הסכמה בשתיקה - - - נתחיל בנוגע להסכמה שבשתיקה.

כמה זמן ייקח לכם להביא הצעת חוק בעניין הזה? כמה זמן? בסוף זאת הצעת חוק של שר האנרגיה, ולכן אנחנו נשב יחד עם שר האנרגיה, שיוביל את הנושא הזה. יש פה נציגה של משרד האנרגיה, שיכולה לדבר. כמה זמן, משרד האנרגיה? אני סמנכ"לית אסטרטגיה. הדברים בנושא הזה ידועים, והם הוצפו על ידי חברת החשמל, ואנחנו נקדם את זה במהירות האפשרית. אפשר לדעת בעברית כמה זמן? אני לא כל כך מתמצא בעברית. כמה זמן זה במהירות האפשרית? בעברית, כמה זמן? תהליכי חקיקה לא תלויים רק במשרד האנרגיה. כבוד היושב-ראש, מי כמונו במשרד האנרגיה מבין. איפה זה עומד? תביאו אלינו, אנחנו נסתדר. אם נגיש הצעת חוק פרטית, זה יקל עליכם לתמוך בהצעת החוק שלנו? אני חושבת שהצעות מסוג זה, יש להן יתרון כשהן הצעות ממשלתיות. אבל אם קשה לכם, מבחינת המהירות אתם יודעים, אומרים שנהג נסע מהר על 50,

אפשר לחזור לוועדה בנושא הזה, ולבדוק בדיוק היכן נמצאים הדברים.

אני מבקש לדעת כמה זמן ייקח עד שתביאו הצעת חוק שתבוא למליאת הכנסת, תבוא לוועדה ונראה איך אנחנו מקדמים את זה. מה שקורה בינתיים במדינה, זה קטסטרופה. אולי כדאי שבמקביל גם אנחנו נגיש הצעת חוק. אבל היא צודקת, זה חוק ממשלתי. יכול להיות שאנחנו גם צריכים להגיש במקביל, אבל הדבר העיקרי בעניין הזה, זה הצעת חוק ממשלתית. זאת הצעת חוק מורכבת. אני מבקש בלשכה המשפטית אצלנו שתעקבי אחרי מה שקורה שם. אם יש צורך, אנחנו נניח הצעת חוק פרטית כדי שיהיה משהו מקביל. תדעי שזה אל-חזור, כי התקלות שקרו מביאות אותנו, נציגי הציבור, להגיד שאנחנו לא מסכימים בשום אופן שהמצב יישאר כמות שהוא. כל יום שעובר, הכול על הראש שלכם, כי גילינו את האשם. אני חסיד של שר האנרגיה ואני חושב שהוא שר מצוין, אבל זה יהיה על ראשו. כל זמן שזה לא יתקדם, הוא יהיה אשם, ושלא תהיה טעות בעניין הזה. צריך להתקדם עם זה מהר, מכיוון שיש תקלות שהולכות וגוברות כל הזמן. אנחנו בטוחים שכל הזמן זה הולך ומצטמצם, כי בכל אופן אנחנו מדינה מתקדמת שיש בה טכנולוגיה ויש בה הכול, ועושים הרבה מאוד דברים חדשניים. שאת זה לא יסדרו? הרב גפני, אמרת להם שיחזרו עם תשובה מתי החוק.

אני חייב לציין

אנחנו נמצאים איתם בדין ודברים שוטף מהרגע הראשון, והם מבינים שהדבר הזה הוא בליבת העניין. הזכרת את נושא ההשקעות,

רגע, אני לא יכול בלי זה. מי קיבל החלטות פה לנתק, שם לנתק? מי קיבל

במקרה היה לי חשמל בשבת, אם לא היה לי חשמל,

יש כללים, יש רגולציה בנושא הזה.

קודם כול, מכיוון שזה נוגע לנו ולחברת נגה, נמצא כאן יושב-ראש חברת נגה. ברשותך, אם יש אפשרות שהוא יתחיל ואני אסיים. נמצא פה גם יושב-ראש דירקטוריון חברת החשמל, שלמה ארביב, שגם רוצה לומר כמה מילים, ואני אוסיף אחר כך. חברת נגה, מר תורג'מן, בבקשה. שלום, אני יושב-ראש הדירקטוריון של חברת מנהל המערכת, חברת נגה. היינו כמה פעמים בוועדה בנושא תהליך הרפורמה, ולשמחתנו, הרפורמה יצאה לדרך ואנחנו מממשים אותה. אחד המהלכים העיקריים הוא הקמת מנהל המערכת, ולקחנו אחריות על התפקידים שלנו, על פי הרישיון לפני שנתיים ולפני שלוש שנים. אנחנו בעצם מממשים את התפקידים. אתה יכול להסביר לנו למה היה צריך את זה. נכון שאישרנו והכול בסדר, אבל למה חברת החשמל לא הייתה צריכה לעשות את זה? למה חברת נגה? מה הרעיון בעניין הזה? הרעיון הוא פשוט. לעולם הייצור של החשמל נכנסו הרבה מאוד יצרנים פרטיים, שמייצרים היום היקף של 50% מהאנרגיה במדינת ישראל, והם ילכו ויגדלו עד ל-70% מהאנרגיה. חברת החשמל נמצאת בניגוד עניינים מובנה, כי ברגע שהיא מייצרת חשמל ומחליטה האם יצרן פרטי, שהשקיע 1.5 מיליארד דולר בבניית תחנה, ייצר, ואם ייצר, באיזה שער, ואולי גם באיזה תעריף, זה ניגוד עניינים שלא בריא לשוק. איך אתם מקבלים החלטות? לנגד עינינו אנחנו רואים, קודם כול, את הבטחת אמינות האספקה של החשמל, אחר כך אנחנו רואים את הנושא של מחיר החשמל, כשאנחנו עושים תחרות בין המייצרים השונים, ואת שיקולי איכות הסביבה. ספציפית לאירוע הזה, אנחנו נמצאים בעונת מעבר בין קיץ לחורף, ועונות המעבר מנוצלות לתקופות אחזקה ותחזוקה של התחנות הגדולות.

כי שיאי הביקוש הם או בחורף או בקיץ. החודשים שאנחנו נמצאים בהם, הם תקופת מעבר. מה שקורה בשנים האחרונות בתקופת המעבר, הוא שהביקוש לחשמל חריג, בדיוק כמו שהיה ביום שישי לפני כשבועיים, ב-2.6. הביקוש לחשמל היה חריג, כי מזג האוויר היה קיצוני מאוד. היה שרב כבד. היה שרב כבד ולא רק שהוא היה כבד, הוא התחיל מוקדם מאוד בבוקר, והוא נמשך עד שעות הערב המאוחרות. הוא כיסה את כל הארץ, גם במקומות שבהם בדרך כלל לא נמדדות טמפרטורות של 41, 42 מעלות, נמדדו 42 מעלות בבית דגן ובמקומות אחרים. הביקוש לחשמל בכל הארץ היה ביקוש חריג ממה שקורה בדרך כלל, וממה שקורה ביום שישי. אני אומר פה שלשמחתנו, זה קרה ביום שישי. חריג לתקופת מעבר או חריג גם לתקופות השיא? הוא חריג לעונת מעבר, הוא לא חריג לתקופת השיא. כלומר, בעונת שיא הייתם עומדים בזה. בעונת שיא בוודאי שהיינו עומדים. שיא הביקוש לחשמל עומד היום על 14,600. הביקוש ביום שישי האחרון היה 12,540. אנחנו רחוקים ב-2,000 מגה-ואט משיא הביקוש, ולכן לא צריכה להיות לנו בעיה. אנחנו הערכנו ששיא הביקוש יהיה 12,200, וכך בנינו את המשק, עם 12,200 לייצור ועוד 1,300 מגה-ואט לרזרבה. בפועל, הסטייה שלנו הייתה קטנה 3%. שיא הביקוש היה 12,540 מגה-ואט.

סטייה של 340 מגה-ואט, 3%. מנהל מערכת בכל יום, גם ביום חמסין, יודע להתמודד עם פער של 340 מגה-ואט, כי הוא מחזיק רזרבה בהיקף של 1,300. היקף התקלות ביום שישי, ככל הנראה בגלל מזג האוויר, גם בחברת החשמל וגם אצל היצרנים הפרטיים, היה עצום, שלא נתקלנו בו בעבר. שנית, כל התחנות שמייצרות בגז, הייתה להן הפחתת הספק בצורה משמעותית ביותר. מה זאת אומרת הפחתת הספק? אם תחנה יודעת לייצר 350 מגה-ואט, על פי הוראות היצרן, בדרך כלל ביום חם, יש ירידה של 10%. חלק מהיחידות ירדו ב-20%, ב-30%.

למה? בגלל החום. הקירור של היחידות האלה מתבצע על ידי אוויר, והאוויר היה מאוד מאוד חם. התחנות לא הצליחו לקרר את האוויר ולייצר את אותו הספק שהן רגילות, וחלק מהיחידות ירדו בהיקפים. שני הדברים האלה גרמו לזה שההיצע ירד של החשמל, שעמד לטובת מנהל המערכת ביום שישי, ירד ב-1,900 מגה-ואט. 600 מגה-ואט ירידה בהספק, ו-1,300 תקלות. סך הכול 1,900 מגה-ואט. לא ידעתם שכל זה יכול לקרות?

לא ידענו שכל זה יכול להיות, כי נתונים כאלה של ירידה בהספק - - - אנחנו יודעים היום על מזג האוויר שבוע קדימה. באמת, אתם מספרים לנו סיפורים, עם כל הכבוד. לצערי. אני לא יודע מי אתה. אני לא מספר סיפורים. זה חבר הכנסת אלי דלל. אני חבר כנסת ואני מהנדס במקצועי.

אני שמח להכיר אותך. אני לא מספר סיפור, אני מספר עובדות. אם אתה רוצה, אני מוכן לדבר על העובדות. אבל מזג האוויר ידוע שבוע מראש. אם אתה רוצה לרדת לפרטים, אין בעיה, נרד לפרטים. התחזית שבוע מראש היא לא תחזית מדויקת. התחזית שקיבלנו ביום ראשון הייתה ששיא החום יהיה דווקא ביום חמישי, ולא ביום שישי. וגם בין ראשון ליום חמישי, הייתה תנודה גדולה מאוד במזג האוויר. אני אומר פה, שבמדינת ישראל, הכלים המטאורולוגים שקיימים לשירות המטאורולוגי לא מספיק טובים ביחס למקומות אחרים בעולם. באיזה יום אמרתם לחברת חשמל לא להפעיל טורבינות? הרי אתם נותנים הנחיות לחברת החשמל. בדרך כלל אנחנו נותנים הנחיה כן להפעיל. נתנו הנחיה ביום רביעי בשעה - - - יפה. אז ביום רביעי ידעתם מה יהיה ביום שישי. זה מה שאני מנסה להגיד. אני רוצה להשלים את העובדות, כפי שהן.

האם אתה יכול להגיד לוועדה שעשיתם את כל הנדרש, זאת אומרת אמרתם לחברת חשמל: תפעילו את כל מה שיש לכם; אמרתם ליצרנים הפרטיים? האם עשיתם הכול על מנת שלא תהיינה תקלות לציבור בישראל? תפעילו את כל מה שיש. לא ידעתם, ואתה אמרת את זה, שזה מה שיקרה. ברגע שראיתם שזה מה שקורה, תפעילו הכול. אני חושב שכך כל אחד מאיתנו היה נוהג. היה נותן הוראה ואומר: תפעילו. יש יום כזה, שהוא לא שגרתי בעונת המעבר, יש הרבה יותר מדיי תקלות, תפעילו את כל מה שיש כדי שלא תיפסק אספקת החשמל. זאת לא הגישה שלנו. אני מסביר. הגישה שלנו היא לא להפעיל את כל מה שישי, כי אם אני אפעיל את כל מה שיש, זה יעלה המון כסף למשק החשמל. אתה לא נמצא הרבה בוועדה, ואני מפרש את הרב גפני. הוא דיבר על רזרבות. אני צודק, נכון? כן, בטח.

כשהוא אומר להפעיל את הכול, זה לא להפעיל את כל התותחים שיש לכם. יש לכם עוד 10%? עוד 20%? הוא שואל האם עשיתם הכול כדי שזה לא יקרה. זה מה שהוא שואל, והוא לא ביקש שתפעילו את הכול. אני יושבת-ראש פורום יצרני החשמל הפרטיים. חברת הכנסת לשעבר.

תגיד כמה יש במשק, מה העתודות, וכמה צריך עוד. זאת הזדמנות להסביר איך המשק בנוי וכמה עתודות צריך, וכמה תחנות צריך עוד להקים. תסביר להם, כי אם הוא אומר כל מה שיש, הוא לא מבין את התהליך. תסביר את זה. אדוני היושב-ראש, האם הפעלנו את הכול?

אנחנו לא מפעילים את הכול. היינו צריכים להפעיל יותר הינה, אני אומר לך. היינו צריכים להפעיל יותר כדי להתמודד עם האירוע הזה. אם היינו יודעים שהיקף התקלות יהיה כזה ושההפחתה בהספק כתוצאה מהטמפרטורה תהיה כזאת, היינו מפעילים יותר. לא הפעלנו יותר. מה עושים כדי שזה לא יקרה בפעם הבאה? להבא, אנחנו לא ניקח שולי ביטחון רגילים. ניקח שוליים כפולים כדי שלא יהיה האירוע הזה. זאת המסקנה שלכם מהאירוע הזה? המסקנה שלנו היא שכאשר יש מזג אוויר כזה, להגדיל את שולי הביטחון באופן משמעותי, ויש לזה משמעות כספית. להגדיל את הרזרבה בעצם.

הרזרבה. מר תורג'מן, אני מאוד מכבד אותך. נפגשנו פה כשהייתה הרפורמה והכול בסר. אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר-היום. לא יכולים לעבור על מצב שבו יש משפחות עם ילדים, חלקן בשבת, חלקן לא בשבת, אבל נמצאות בבעיה כזאת. אתה יושב כאן אתה קיבלת את הסמכות מה כן מפעילים ומה לא מפעילים, ואתה אומר: הייתה תקלה. אנחנו לא הפעלנו, ובפעם הבאה נפעיל. זה משהו שאנחנו לא יכולים לעבור עליו לסדר-היום. הרי צריך לתת תשובות לאנשים, אנחנו מייצגים אותם. בסוף אתם אנשי המקצוע. כן, בדיוק. אתם צריכים לחזות את זה מראש. אני לא יכול להגיד את זה, רק אתה יכול להגיד. בהמשך לדבריך, הרב גפני שאל, וזאת אחת השאלות שעולות תמיד מי הורה ואיפה לנתק, וגם באיזה שעות? היה פרסום שבשבע זה יסתיים,

בשבע לא הסתיימה הפסקת החשמל, והחשמל חזר לזרום רק בסביבות שמונה ורבע. חלק אמרו שחיברו את החשמל רק במקומות שומרי שבת, ויש כאלה שאומרים את ההפך, ניתקו דווקא במקומות שומרי שבת. מי נתן את ההוראה איפה? יש אפשרות להגדיל את השוליים במהלך האירוע? שאלה טובה. מאוד גבולי. לוקח זמן להפעיל. שאלה מאוד טובה. אתה יכול להגדיל את השוליים במהלך אירוע בתגובה מיידית, אם יש לך כלים מיידיים. כלים מיידיים זה תחנות שהן פיקריות, שהן מגיבות מהר, כלים מיידיים זה סוללות באגירה, וכלים מיידיים זה אגירה שאובה שנמצאת בגלבוע. אגירה שאובה תקולה כבר מעל שנה. רגע, תרחיב קצת בעניין הזה. אגירה שאובה זה פרויקט של ייצור חשמל באמצעות הידרו, מאגר מים עליון בגלבוע, מאגר מים תחתון בעמק בית שאן. בין שני המאגרים האלה יש פיר שאפשר להפיל את המים, ולסובב טורבינה, לייצר חשמל. היתרון הגדול שלו, הוא שייצור החשמל הוא תוך 60 שניות, והיתרון השני, זה שהוא מוגן מבחינה ביטחונית. הפרויקט הזה, שהושקע בו המון כסף והוא בידיים פרטיות, תקול כבר שנה. תקול,

והם לא מצליחים להתגבר על התקלות. הוא עבד כשנה וחצי, ויש איתו תקלה. לא מצליחים להתגבר על התקלה, נכון לעכשיו. לשאלתך לגבי כלים מיידיים, כלי כזה נותן למפקח הארצי שיושב אצלנו פתרון מעולה. אגירה בסוללות ייתן פתרון מעולה. יכול להיות שגם אם תיקחו בפעם הבאה שוליים כפולים, תגיעו לאותה תוצאה.

אני מעריך שלא. אני לא יודע להבטיח כל תרחיש בכל מצב, אבל ברור לי לגמרי. אני חוזר על השאלה שלו. אם תקרה תקלה מהסוג הזה, כמו שקרתה ביום שישי לפני שבועיים, האם אתם יכולים תוך כדי המציאות הזאת, להגביר את אספקת החשמל? אני מסביר מה הכלים. המציאות הזאת קרתה, בין היתר, בגלל שפרופיל התקלות של היחידות היה מאוד גבוה, בגלל שחלק גדול מהיחידות הן יחידות מאוד ישנות. הממשלה קיבלה החלטה על שתי תחנות חדשות, וייקח כמה שנים עד שהן יצטרפו. בשעה טובה, צריך להגיד. יצטרפו שתי תחנות חדשות, וזה חיזוק משמעותי למשק. יש יחידות נוספות שמצטרפות, וזה יחזק את המשק. אגירה שצריכה להיכנס ב-800 מגה-ואט, זה דבר שיחזק את הכלים שקיימים למנהל המשק, ואני מאמין שעם היערכות טובה יותר, אנחנו יכולים לתת מענה טוב גם במציאות הנוכחית. בעוד שנתיים יהיה טוב, בעזרת השם. לא בעוד שנתיים. אמרת שזה ייקח שנתיים. יש דברים שמתווספים. כן, בעוד חצי שנה. אותנו מעניין מה יקרה בשבוע הבא. שאל ולדימיר וגם אני שואל את השאלה הזאת. אם יהיה מצב כזה של מזג אוויר קיצוני, וצריך להוסיף חשמל, האם אתם יכולים לעשות את זה תוך כדי תנועה? אנחנו יודעים לעשות את זה, וזה תלוי מאוד בכשירות של יחידות שלא כולן באחריות שלנו. אנחנו עובדים על זה, גם עם חברת החשמל וגם עם היצרנים הפרטיים, כדי להפיק את כל הלקחים מיום שישי האחרון. הוא לא עונה על השאלה מי מורה לנתק. אתם לא נותנים לענות. הניתוק של הקווים ושל השנאים שהתבצע ביום שישי הוא ניתוק מחויב המציאות. ברגע שיש ירידה משמעותית בהספק כתוצאה מהתקלות שהיו, אם אנחנו לא ננתק את החשמל אנחנו עלולים להגיע למצב של עלטה בכל הארץ או באזורים נרחבים מאוד בארץ. לכן, הניתוק הוא חלק מהשרידות. אבל מי אומר איפה?

הרי לא הייתם עושים ניתוק חשמל אם זה לא היה באמת קריטי לעשות. אנחנו שאלנו שאלה פשוטה, מי נותן את ההוראה איפה לנתק. תן לי עוד חצי דקה, ואני אענה לך על השאלה. אתה מקבל עוד דקה שלמה. אנחנו לא יודעים מי נמצא על קו כזה או אחר ספציפי. כשאנחנו נמצאים במצב של שמירה על השרידות, מנהל המערכת, המפקח הארצי של החברה, ניתק 12 שנאים בכל הארץ ללא הבדל דת,

פריפריה או מרכז כדי להבטיח את השרידות של המערכת. הוא לא יודע בכלל

מה שמעניין אותו, זה שרידות של המערכת, וזה מה שהוא עשה. הוא ניתק 12 שנאים, ואם הוא לא היה עושה את זה, היינו נכנסים לעלטה כוללת. זה ברור, בזה אין ספק. השאלה היא אם יש לו סדרי עדיפויות פה הוא מנתק, פה הוא לא מנתק? סדר העדיפות היחיד שלו הוא שהוא מסתכל איזה שנאי מועמס במספיק מגה-ואטים, כדי שאם הוא יוריד אותו, הוא יצליח לייצב את התדר. כשהוא הסתכל על השנאים בכל הארץ, הוא ניתק בצורה כזאת, בתיאום לאחר מכן עם חברת החשמל של קווים ספציפיים. זאת פעולה שעושה חברת החשמל, כדי להבטיח את השרידות של המערכת. אם אנחנו יודעים שרוב הפגיעה הייתה בפריפריה, ולא במקומות החזקים, האם אין שם תשתית מספיק טובה שתחזיק את העומס? לא, זה לא קשור. זה לא קשור לתשתית. אני לא אמרתי את זה. אתה אמרת שהוא מסתכל איפה הוא יכול איפה שהוא רואה יותר עומס, איפה שהוא רואה יותר סכנה כביכול שהחשמל יקרוס, הוא עושה את זה שם בצורה יזומה. אני שואל, האם באופן רגיל ויום-יומי,

האם יש

היכן שנותק החשמל זה רוב מה שהיה, זה מה שראינו. באותה שבת הייתי בשומרה, בגבול, וניתקו אותם עד שמונה ורבע. אני חושב שאלה המקומות האחרונים שצריך לנתק. השאלה אם בשגרה לא חסרות להם תשתיות שיוכלו להספיק. אולי לא מזרימים להם מספיק ולכן הם היו ראשונים? אולי לא ראשונים, אולי היו אחרונים, אבל עצם המחשבה שדווקא שם לנתק? נכון שלא הייתה לו מחשבה שדווקא אותם,

יכול להיות שבשגרה אין להם מספיק העברת חשמל. ינון, הוא אמר לך והוא יחזור על זה שוב. הוא יגיד שזה הולך לפי הנושא המקצועי. בגלל המקצועי, שאלתי אם בשגרה לא חסר. לפי דעתי, חברת חשמל צריכה לדעת יותר מכיוון שהיא מכירה את הצרכנים. שאלה נכונה, היא נשארת באוויר. אדוני היושב-ראש, בנקודה הזאת אני רוצה ממש הערה. אחר כך אני אקבל את זכות הדיבור, אבל הערה.

מדברים על ניתוק חשמל ואף אחד לא דיבר על נושא התעשייה. תכף, אני נותן להם, לתעשיינים. אני אוסיף. יש מפעלים שעובדים באופן רציף, ואם מנתקים להם את החשמל, כדי להחזיר את המפעל בחזרה לפעילות הרציפה שלו, זה לוקח בין 12 שעות ל-48 שעות. ואם אתה בית יציקה, זה קרוב ל-48 שעות. תודה רבה. שלמה ארביב, נציג הדירקטוריון של חברת החשמל. אני ממלא מקום היושב-ראש. אתה יושב-ראש הדירקטוריון של חברת החשמל? אני דירקטור, אבל אני ממלא מקום של היושב-ראש. זמני, שנתיים בערך. גם אני יושב-ראש ועדת כספים זמני. אתה לא זמני, אתה נבחרת. יש למה לקוות, אתה אומר. אם אני יכולה להגיד לך, היושב-ראש, אני חושבת שהעובדה שלחברה בסדר גודל כזה יש יושב-ראש זמני תקופה כל כך ארוכה, זה באמת כישלון ממדרגה ראשונה. חברה כל כך מרכזית במשק צריכה יושב-ראש קבוע.

מכל מיני סיבות, ואני חושבת שזה לא בסדר. כמה זמן אתה זמני? באוגוסט אני אהיה שנתיים. מי היה שר האנרגיה הקודם? למה לא דאגו ששר האנרגיה הקודם או שרת האנרגיה הקודמת יטפלו בזה? אני מאוד כועס על זה. תמסרו לה בשמי. זאת הערה נכונה. אני עושה כמיטב יכולתי. אגב, הוא יושב-ראש במשרה מלאה. הוא עושה מעל ומעבר, ומתקבלות החלטות. אין שום טענה אליך, כמובן. מתקבלות החלטות אמיצות מאוד,

אבל אני לא רוצה לדבר בשמו. רציתי לדבר בנושא השקעות. יש לנו רשת רעועה. בניגוד למה שאמרת קודם, שאתה חושב שאנחנו מדינה מתקדמת בנושא הזה אנחנו לא. אני לא אמרתי את זה. אמרתי שאנחנו מדינה מודרנית, מדינה מתקדמת, לא אמרתי בעניין הזה. את הבעיות אני מכיר, אז לא אמרתי את זה.

אני שואל למה. הרי אנחנו מדינה שיש לה הכלים להתקדם. הרשת רעועה מכיוון שמ-2012 כשהיה המשבר הגדול של הגז, העדיפו פחות להשקיע ברשת. הרשת די הוזנחה, ויש על זה דוח של מבקר המדינה. אתה יכול לראות את זה שם. צריך לתקן את מה שלא השקיעו ברשת, ויותר מזה. במספרים, הולכים להשקיע בעשור הקרוב פי 5 ברשת ממה שהשקיעו בעשור הקודם. צריך לזכור שהרשת התקדמה והיא הופכת להיות מרכיב חשוב בניהול של הכנסת אנרגיות מתחדשות. כדי להכניס אנרגיות מתחדשות, אנחנו צריכים לפתח את הרשת, ולפתח אותה פי 5. כשאנחנו נשקיע ונפתח את הרשת כמו שצריך, הרבה מדקות אי-האספקה ייעלמו.

מה צריך לעשות כדי להתקדם עם זה? קודם דובר על נושא החקיקה. קודם כול, יש סנכרון. רשות החשמל בהחלט

את זוכרת, הסמנכ"לית, שאת צריכה להגיד לי תאריך בסוף הישיבה? בסדר. חברת חשמל מתנהלת כחברה עסקית לגמרי. יש לה היום חובות של 36.5 מיליארד שקלים למערכת הבנקאית, לאגרות חוב וכל מה שקשור בזה. אנחנו מדורגים ואנחנו מממנים את עצמנו. מגייסים את הכסף. הגענו היום לקצה היכולת מול חברות הדירוג ביחסים הפיננסיים בגלל החוב הזה, של 36.5. כדי לשמור על היכולת שלנו לגייס כסף אנחנו לא יכולים לגייס עוד ולהביא כסף.

אנחנו צריכים שיבינו שאנחנו מנוהלים מבחינה פיננסית נכון. בשביל זה, יצטרכו הרבה כסף.

להקצות נכון את הכסף שמגיע מכל מיני מקומות. לדוגמה, את מה שיגיע עכשיו ממכירת אשכול, ואני מדבר על עוד דבר שבפתח .יש את מכירת רידינג. לא נותנים שם לבנות תחנה, לא נותנים לעשות כלום. קדימה, תמכרו. היא הולכת להיות לנדל"ן. למה לא מוכרים?

זה חלק מהרפורמה. העיקר שאת שדה דב מוכרים? אני לא אתן לך את התשובה, כי אני לא יודע. כסף של חברת חשמל יכול להגיע משני מקורות ממכירת נכסים. עשינו את זה והגיע הכסף. ורוב הכסף הלך להורדת התעריף, אגב. אנחנו צריכים להבין שההקצאה הזאת צריכה להיות נכונה, כי אנחנו לא רוצים להרוויח לירה ולבזבז מיליון. אנחנו צריכים להשקיע את הכסף בתבונה, כדי שהרשת תהיה מספיק חזקה וטובה, כדי שהחשמל במדינת ישראל יתנהג כמו שצריך. תודה רבה. אורית, אני רוצה לבקש ממך, בגלל שהיית יושבת-ראש רשות החשמל. מה צריך עשות כדי להוריד מחירים? את בשני כובעים. אני חייבת להגיד לך שמבחינתי, וגם בגלל הרקע שלי, משק החשמל חייב להישאר משק מתומחר כלכלית. הוא משק סגור שמחזיק היום, כמו שנאמר כאן, נתח מאוד משמעותי של ייצור חשמל פרטי, של תעשייה סולרית. משק שהוא אחד הכי כבדים מבחינת ההיקף הכלכלי שלהם. תחנת כוח ממוצעת עלתה בתקופתי מיליארד דולר בערך, זה סדר הגודל. אחוז אחד בהעלאת תעריף החשמל לכאן ולכאן הוא בין 250 ל-300 מיליון שקלים, תלוי בסך כל השוק, לכן יש כאן כלי ומאוד מאוד חשוב שהוא לא יהפוך לפוליטי. ראינו את זה במדינות אחרות, ומשקי חשמל פשטו את הרגל, כשהתחילו להטיל עליהם כל מיני סבסודים. הרפורמה במשק החשמל יצרה מבנה, שבמסגרתו, תחנות כוח שנמכרות אמורות לחזור לצרכן, באיזושהי חלוקה שהרפורמה קבעה, בחלוקה מסוימת בין הציבור לבין חברת החשמל. והציבור חד-משמעית חייב ליהנות מפירות המכירה הזאת. יצא מכרז על תחנת אשכול, כנראה זה יסתיים בימים הקרובים. אם אכן יתברר שיש רווח גדול מהמכירה הזאת - - - זה מוריד את מחיר החשמל. אלה בדיוק הדברים שמורידים את מחיר החשמל. קודם כול, המכירה הזאת לא הושלמה עדיין וכמו שאומרים, את הכסף סופרים במדרגות. המחיר שם גבוה וצריך לראות שעומדים בכל התנאים האלה. בסוף זה האירוע, ומי שקובע בסוף כמה הולך לצרכי משק החשמל, זה גוף שנקרא רשות החשמל. עם כל הכבוד,

אני לא חושבת שזאת החלטה שוועדה בכנסת צריכה לקבל. יש כאן משק מאוד מורכב, ואם אני לא טועה, גם מבחינה משפטית זה בסמכות רשות החשמל. תגידי, מה אנחנו צריכים בכלל לעשות בכנסת? אנחנו לא יכולים לגעת בנושא של המשכנתאות ולא יכולים לגעת בבנקים, ולא יכולים לגעת בחברת החשמל מכיוון שיש את רשות החשמל. מה נעשה פה?

מה נעשה? אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש מרשות החשמל, שהכסף שמגיע ממכירות של נכסים, צריך להוריד את התעריפים. זה מה שהם התחייבו. קודם כול, אני אגיד לך מה הממשלה יכולה לעשות. היום את צריכה להיות איתי.

אני איתך, אבל יש דברים שהממשלה יכולה לעשות. בנושא התחרות שנכנסה, זה הוריד הרבה מאוד מהחשיפה הפיננסית לחברת החשמל, והיא הייתה מאוד גדולה. לשר יש יכולת להוריד את הכנסות המדינה ממיסים בגין התייקרויות דלק. הרי הפחם קפץ בצורה בלתי רגילה, והשפיע דרמטית על התעריף. שרי אוצר צריכים להוריד את ההכנסות האלה מהמיסים על הדלקים. אגף תקציבים לא אמור ליהנות,

מקפיצה מלאכותית של מאות מיליוני שקלים. יש לנו את הצעת החוק על הבנקים, שמחכה פה ותסייע לציבור. אתה יודע טוב מאוד שיש לנו בעיות קשות ביוקר מחייה בנושא מוצרי צריכה ותמרוקים. יש לנו הרבה מאוד מה לעשות, וכמובן, בנושא הזה צריך לוודא שפירות המכירה של תחנות הכוח חוזרות לציבור, אבל על ידי גוף מקצועי. באחת השיחות שיהיו לי איתך אני הולך להגיד לך את הרי מכירה את זה בגלל שהיית בצד השני שבמשך השנים קיבלתי את ההנחיה שצריך לתת לגופים מקצועיים לטפל בבעיות. לא ראיתי את הרווח הגדול. כשאנחנו, הפוליטיקאים, עסקנו בזה, לא היו קפיצות כאלה במחירים, לא היה מצב כזה ביוקר המחיה. לא היה בחשמל, בארנונה, במים, בהכול. לא היה. תאמיני לי, אני כבר רואה את זה במבט היסטורי.

מחירי החשמל עלו בעשרות אחוזים בגלל המשבר שהיה עם הפיצוץ בסיני. ברוך השם, העבירו את תאגידי המים ואפשר לנסוע לחוץ-לארץ ולשבת במשרדים מפוארים, ואנחנו משלמים את המחיר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לחזק את דבריך בנושא ההתפלה. למעלה מעשור היה צריך ללחוץ על האוצר כדי לקדם את נושא ההתפלה. למעלה מעשור. בדבר אחד אתה מאוד צודק. אני, כרגולטורית, כשהייתי צריכה להוזיל את תעריף החשמל, תמיד היו לחצים כבדים לא לעשות את זה,

מהדרג הפוליטי. בגלל זה יש רשות חשמל, ואתה תעשה את הפיקוח שאתה צריך לעשות. הנושא של פיתוח רשת החשמל אתה יודע, אני מגיעה לפה ושומעת את אותם הדיבורים, אותן המנגינות. הפיתוח של משק החשמל במדינת ישראל הוא אתגר שמלווה את מדינת ישראל,

כבר מעל עשור. אני זוכרת את זה. יש בעיות קשות בפיתוח הרשת, דבר שגם מעכב את התעשייה הסולרית וגם מייצר הרבה בעיות של אמינות ברשת. אני חושבת שזאת לא רק בעיה של כסף. אנחנו ברשות החשמל,

העברנו הרבה מאוד כספים, ויש בעיה בפיתוח רשת החשמל במדינת ישראל. באמת, כדאי לעשות על זה דיון לעומק. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהפנות בקשה למנכ"ל חברת חשמל, שאני מעריכה. היא קשורה להגעה, שאנחנו מאוד מקווים שתתרחש, של חברת אינבידיה לישראל. זה קיבל מענה. יופי. החברה הזאת הולכת להגיע לארץ, חברה מובילה בתחום הבינה המלאכותית. היא תקדם אותנו מאוד, והיא צריכה מענה לחיבור לחשמל ביוקנעם, או אינני יודעת איפה. אני מאוד אשמח שתנסה לסייע בעניין הזה. תודה רבה. התעשיינים, אם אפשר בקצרה, בבקשה.

אני יושב-ראש ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים. נושא ההפרעות חבר הכנסת אלי דלל סיכם את זה הכי יפה, בכל שנייה שנופל לנו חשמל, יש בעיה בקווי הייצור ובעיה להעלות את זה בחזרה. אני רוצה להצטרף לחברת הכנסת גם בנושא התעריפים, לא רק ההפרעות. חבר'ה, הפחם עלה, ורשות החשמל העלתה לנו את המחיר לשמיים. הפחם ירד, והירידה במחיר בכלל לא פרופורציונלית.

די לשחוט אותנו, די לעשוק אותנו. גם את הצרכן הפרטי וגם את התעשייה. דבר נוסף, רשות החשמל אישרה לנגה 400 מיליון שקל עלות תיאורטית. שום הסבר ל-400 המיליון האלה. 400 המיליון האלה נופל עלינו כתעשיינים וגם עליכם כצרכנים פרטיים. ממש לא במקום. לא נכון, לא צודק ואנחנו משלמים בצורה דרסטית על נושא החשמל. אפשר לשפר, אפשר לעשות, ואנרגיה מתחדשת זה מצוין. עד שהיא תהיה שם, כמה שיותר גז טבעי, לרוץ איתו ולהפעיל תחנות, ולשדרג תחנות. אחרת אנחנו נמשיך לסבול. תגיד: להקים תחנות. תודה רבה. רשות החשמל, בבקשה. שלום, אני ראש אגף מקרו. דיברו פה על הרבה דברים, ואני אתייחס לתעריף. באמת, כמו שאמרה חברת הכנסת, תחנת אשכול זה כרגע בכותרות, ובעוד כמה ימים חברת החשמל תפרסם תוצאות רשמיות. אנחנו לא צריכים שהוועדה בכנסת תגיד לנו שצריך להוזיל את התעריף. אנחנו יודעים שמה ששייך לצרכנים שייך לצרכנים. מה נגיד לכם?

לא, זה בסדר. אתם יכולים להגיד לנו מה שאתם חושבים. אנחנו נגיד מה שאנחנו חושבים. אנחנו מינינו אתכם. מה זה לא נגיד? אנחנו רוצים להוזיל את התעריף. אנחנו נוזיל את התעריף, ואנחנו מודעים לזה שכסף ששייך לצרכנים שייך לצרכנים. זה נשמע כאילו אתה אומר: הוועדה בכנסת לא תגיד לנו. אני מתנצל. היא לא רק לא תגיד לנו.

יש לה גם שיניים והיא גם תוכל לכפות עליכם. מה זה הדבר הזה? אני מתנצל אם הובנתי לא נכון. הכוונה שלי הייתה שאנחנו יודעים שכאשר יש כסף שמגיע לצרכנים, הכסף מגיע לצרכנים. עשינו את זה בעבר, כששר האוצר ביטל את צו הבלו על הפחם. המכרז של אשכול, אם אכן יתברר שהמכרז הוא טוב, המחיר גבוה וכולי, אתם תוזילו מחירים? תורידו תעריפים? אנחנו נעשה את השקלול וכן, הכסף יתגלגל לצרכנים. תוך כמה זמן נדע את זה? כשתהיה סגירה פיננסית של תחנת אשכול, בערך תוך חצי שנה. הכסף יגיע, ומה שמגיע לצרכנים יגיע לצרכנים. מה לגבי התעשיינים? לגבי הפחם, בכל חודש אנחנו משקללים ואנחנו מדווחים. הכול שקוף. יחד עם הפחם עלה מדד המחירים, עלה שער הדולר. הכול שקוף, וכרגע יש לנו מתודולוגיה סדורה מתי אנחנו מעלים, מתי אנחנו מורידים. כשהייתה ירידה של 3.5% אנחנו הורדנו. עכשיו אנחנו עדיין לא שם. ברגע שזה ירד ל-3.5% לפי המתודולוגיה הסדורה - - - אולי תשנו את אמות המידה? אם נופל החשמל, יש לחברת החשמל מרחב ענק כזה, והפיצוי לא מגיע. וזה לא הוגן. אנחנו נמשיך לדון בעניין הזה, ונבקש תשובה לגבי הנושא של התעשיינים. חלק מהדיונים שלנו כאן הם כדי לאפשר לתעשיינים להמשיך להתקיים. קרן ברק, אם אפשר בקצרה. אני יושבת-ראש פורום יצרני החשמל הפרטיים. רק בשביל לסבר את האוזן, חברת החשמל מייצרת היום 50% מהחשמל במדינת ישראל, 40% מייצרות תחנות הכוח הפרטיות שאני עומדת בראש הפורום שלהן, ו-10% זה אנרגיות מתחדשות. נגה קמה כחלק מהרפורמה. ברגע שהוצאת מחברת החשמל חלק ארי מהפעילות שלה, היה צריך להוציא ממנה גם את ניהול המערכת כדי שזה יהיה מאוזן, שיוכלו לאזן בוויסות של חלוקת החשמל בין השוק הפרטי לחברת החשמל. זה חלק מהרפורמה. אי-אפשר היה לעשות רפורמה בלי להוציא את ניהול המערכת, שמחלקת את צריכת החשמל ואספקת החשמל לאחת מהחברות היצרניות, אחרת זה לא היה קורה. לכן, מאוד חשוב להבין את זה. חשוב גם להבין שמכירת אשכול, ולא משנה מי יהיה הזוכה שלה, בוודאי שהיא תיטיב עם הצרכן. זה גם חלק מהרפורמה, שחלק מהמכירה יחזור לצרכן. מתי תיסגר הסגירה הפיננסית? אלה עניינים טכניים, אבל זה מה שחשוב. האירועים האחרונים שקרו במשק החשמל מסבירים לך את הצורך ברזרבות. יצרני החשמל הפרטיים אומרים כבר כמה וכמה שנים, שצריך להקים עוד ועוד תחנות כוח. זה האירוע. אנחנו יודעים שצריכת החשמל במדינת ישראל הולכת וגדלה.

ברוך השם, גם בגלל גידול טבעי שבו אנחנו מובילים בעולם ברוך השם, וטוב שכך אבל גם בגלל שהכול מתחיל להיות מחושמל. הרכבות, הרכבים, האוטובוסים. צריכת החשמל הולכת ועולה. מחיר הטעות, המחיר המשקי, הכלכלי של טעות של טעות ברגע שיש חוסר בחשמל, הוא שולי לעומת מחיר הטעות אם יש עודף בחשמל. תשלם קצת יותר כסף, אבל שיהיו לך יותר תחנות. אתה תרוויח גם בתחרות בתוך משק החשמל, תקים עוד תחנות, תהיה לך גם יותר תחרות, גם המחיר לצרכן יירד וגם לא יהיו לך הפסקות חשמל. חברת נגה אומרת בעצמה, בתחזיות שלה, שעד 2035 צריך עוד שבע-שמונה תחנות חדשות. בשבוע שעבר אישרו שתי תחנות. שתי תחנות. זה הכול. אנחנו אומרים שצריך שבע-שמונה בדיוק בשביל שלא תשב פה ותגיד שיש הפסקות חשמל. אתה צריך את זה למען המדינה, כדי שיהיה לך גם חשמל, שלא יהיו הפסקות חשמל וגם תחרות במשק הזה. זה מה שצריך לצאת מהדיון הזה, זה מה שצריך לצאת ממנו.

אלי דלל, בבקשה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. קודם כול לשפיגלר, אני רוצה לאחל לך הצלחה. אני יודע שאתה איש עם תודעת שירות מדהימה, ואני מקווה שתכניס את זה בחברת החשמל. ואני יודע שאתה כבר מתחיל לעשות את זה, אז תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, קשה לי להבין למה תעריפי החשמל גבוהים יחסית למה שיש בארץ. אפשר להוזיל אותם. אנחנו מעצמת גז, והמחיר של הגז יותר זול מהפחם. קובעים היום את תעריפי החשמל על פי הפחם ולא על פי הגז. אנחנו מעצמת שמש, נכון? נכון שאין לנו שמש 365 יום בשנה, אבל יש לנו לפחות 250 יום בשנה עם שמש. 2,000 שעות. זה בדיוק אותו הדבר. תכפיל את זה בשמונה שעות, וקיבלת 2,000. אני לא טועה, אפילו דייקתי. מדובר פה על תקלות או תיקול של כאלה שמשתמשים במפלי מים ובמשך שנה לא עושים איתם שום דבר. אני חושב

אני לא רוצה לסבסד, ובשום פנים ואופן לא צריך לסבסד. גם לא את מחירי המים. מחירי המים גבוהים, ואם אתה משווה את תעריפי המים

ההתפלה, ההתפלה עולה פחות מדולר. פחות מדולר. אין מחסור של מים. אם לוקחים את כל המתקנים, זה שני דולר. אנחנו משלמים היום 4 דולר למטר קוב.

גם בחשמל. אם ישנו את הקריטריונים שלהם, ואפשר לשנות אותם כי מחיר הפחם הוא כבר לא שיקול. כמה מייצרים היום חשמל בפחם? 20%? 23%. לא טעיתי. תאמין לי, אני לא טועה. אם יפעילו חלק מהטורבינות האלה אני יודע שאנחנו צריכים חלק לחירום אבל אם יפעילו חלק בגז, אין שום סיבה לא להוריד את תעריפי החשמל. מי כמונו יודע שיוקר המחייה תלוי במים ובחשמל. עם כל הכבוד לכולם, אנחנו יודעים שאם תוזיל את מחיר החשמל, זה יהיה פחות בדלק ופחות בתעשייה ופחות במשקי הבית, וזה יעזור לא מעט. אני חושב שאנחנו צריכים להפעיל גם את ועדת הכלכלה וגם את ועדת הכספים, ולהיכנס פנימה לתעריפים. שאלת קודם את יו"ר רשות החשמל הקודמת. היא יודעת לענות לדעתי היא יודעת, אבל היא לא עונה. צריך לדרוש לדעת מה הקריטריונים שלפיהם קובעים את התעריפים, ולשנות את הקריטריונים. תודה רבה. ינון, בבקשה. אני אשתדל לקצר. מאיר, אתה אומנם נכנסת רק בשנה האחרונה, ואמרת שכולם עשו עליהום על חברת החשמל. אני חייב להגיד לך שחברת חשמל קנו את העליהום הציבורי עליה בזכות ולא בחסד, עד שבאה חברת נגה והתחלקה איתם בביקורת. במשך שנים, עד היום, יש הרבה דברים שבהם הם אטומים לאזרח. אתה, כמי שבא מהביטוח הלאומי, אתה רואה. דיברנו על כמה דברים וגם עשית כמה שינויים בעניין הזה. אני לא מרחם על חברת החשמל, למרות שהיום אתה נמצא שם כמנכ"ל. הם קנו את זה בזכות ולא בחסד את הביקורת הציבורית שיש על חברת החשמל. אנחנו זוכרים את הימים שהיו מחלקים חשמל רק לעצמם, ומשפחות נזקקות וחלשות היו מנתקים אותן בלי רחמים. בואו נשים את הדברים בפרופורציות הנכונות. קראתי בדה-מרקר שפנו לנגה ושאלו אותם אם הם יכולים לעמוד בעומס, ואמרו להם: כן. דיברו איתם לפני זה. ולאחר מכן, ברגע האמת קרס. זה יכול להיות, אבל אם נסתכל שנה אחורה, באוגוסט, אתם המלצתם אז על 12,700 מגה-ואט, ובסופו של דבר השתמשו בכ-15,000. זה הביא אותנו לקצת יותר מ-20%.

יכולתם להתמודד עם עוד 20% בתקופת מעבר, כשהנפילה הייתה כ-30%. אני לא מבין איך זה קורה, אבל זה קורה במשך כל כך הרבה שעות. נכון שהצעתם לחסוך, ובכל שנה רוצים לחסוך בחשמל, אבל הציבור משלם. הציבור משלם חשמל ויקר. לא יכול להיות שנבקש מהציבור כל פעם תתחשבו, תעשו. התחנות בחדרה בבנייה, אבל הכול תקוע.

אני מפנה את השאלה גם למאיר. למה התחנה בחדרה תקועה? בכל יום משנעים מאות משאיות. שלום למרכז הקואליציה, אלי רביבו. ברשותכם, מחילה על האיחור. אומר ינון, מורי ורבי,

כאילו עכשיו חזרתי מחוף הים. יצאתי באמצע הוועדה שלי ואני בדרכי לוועדת החוץ והביטחון, אבל אני לא יכול לדלג על זה, ולכן באתי. אף פעם לא בדקתי אם אתה עם כובע שמש או בלי. אני אומר, הביקורת צריכה להיות גם על זה. אמרת לנו שיש בגלבוע תחנה. הבעיה כספית? טכנית, לא מצליחים? זה גם דבר הזוי. זאת לא בעיה כספית. זאת תחנה שהיא בידיים פרטיות. אין בעיה, לפעמים אפשר לעזור גם לידיים פרטיות. יכול להיות. השאלה אם זאת בעיה כספית. לא כספית. טכנית. צריך למצוא פתרון, כי אם זה נותן פתרון, אפילו חלקי, אבל משמעותי, זה יכול לעזור. אותה חברה שלוקחת על עצמה, פתאום זה לא משתלם לה? אולי שתפנה את המקום. אדוני היושב-ראש, אנחנו ככנסת צריכים לבקר את עבודתה של הממשלה, של החברות הממשלתיות,

כאזרחים, כצרכנים, אנחנו לא צריכים לקבל פנייה שאומרת תחסכו בחשמל. אנחנו משלמים על החשמל הזה. משפחה חלשה שחסכה בחשמל ואחר כך ניתקו לה את החשמל, אף אחד לא בא לעזור לה. לכן אני אומר, אנחנו משלמים טוב על החשמל. הייתה הבטחה, כמו שאמרת, לעצור את המחירים. לפי מה שאמרו, בסוף השנה אולי יחלקו בחזרה לציבור, אבל תכלס, הציבור צריך לקבל חשמל, ולא משנה איפה הוא גר. לא מעניין אותי אם הוא גר בתל אביב, אם הוא גר על גדר המערכת ואם הוא גר בנגב. זה לא משנה איפה הוא גר. כולם משלמים חשמל על כל פיפס הכי קטן, גם על האחזקה של החשמל. הגיע הזמן שיקבלו חשמל כמו שצריך. תודה. מאיר שפיגלר, לפני שאתה מדבר, העלית את עניין החקיקה. אני רוצה לדעת מתי משרד האנרגיה מתכוון להביא את החוק הזה כדי לתת תשובה על מה שהעלית. אני בודקת עכשיו עם גורמי המקצוע. כמו שאמר עידו מאגף תקציבים, זאת חקיקה מאוד מאוד מורכבת בכניסה למקרקעין, לגבי זכויות המקרקעין, כבוד יושב-הראש, וזה צריך להיעשות בצורה מאוד מאוד מדודה. יצרנו קשר שוב עם משרד המשפטים. כבר היה תקדים. כמו שאמר עידו, כבר היום יש אפשרות כניסה למקרקעין של חברת החשמל, ומדובר בתוספת שהחברה הציפה. אני מציעה, כבוד היושב-ראש, ככל שתרצה, אפשר לקיים דיון אצלך יחד עם הגורמים הממשלתיים. באמת מדובר באירוע מאוד מאוד מורכב, עם היבטי מקרקעין וזכויות פרט נרחבות. זאת תשובה לא מספקת. אני רוצה תאריכים, גם עם אגף התקציבים וגם עם חברת החשמל. אני מבקש שתהיה ישיבה אצלי תוך שבוע, ותביאו את כל המועדים. אני רוצה לדעת מתי העניין הזה מתקדם. אני לא מתכוון להרפות מזה. מה זה הדבר הזה?

תשובה יותר רצינית הייתה יכולה להיות שיש שם כבר מים, ולהעביר שם חשמל זה מסוכן. לא, יש לזה מענה. בהמשך למה שאמרה שרון, לא הספקתי לפרוט בהתחלה בדיוק את המצב היום, ובאמת למה זה לוקח זמן. אנחנו רוצים לקדם את זה כמה שיותר מהר, ותוך שבוע, כמו שביקשת, ננסה לבוא. אני מבקש לזמן אותם לישיבה תוך שבוע. אני רוצה תשובות מדויקות. אם לא תהיינה תשובות מדויקות, אני אכנס את הוועדה מחדש ואגיד את כל הדברים האלה. זה מתחיל להיות מחדל. למה זה מתחיל להיות מחדל? מכיוון שכל עוד הכול התנהל נורמלי בסדר, יש חוק, אין חוק אבל זאת הפכה להיות בעיה של כל אזרחי המדינה. יושב בן אדם בטבריה ולא יודע יהיה חם, פתאום ינתקו לו את החשמל.

כישלון שלכם.

לציין שלחברת חשמל יש היום אפשרות להיכנס למקרקעין, והיא פשוט דורשת אישור של פקיד ברשות החשמל. מה אתה שח? היא לא מעשית.

זאת ועדת הכספים פה, לא דירקטוריון חברת החשמל. נשמע את מאיר שפיגלר ונראה איך הוא יכול להיכנס לחצר שלך, בלי שיש חוק. אתה צריך לענות על כמה דברים. רשמתי את הכול. וגם למה ניתקתם בגני תקווה. לא, בגני תקווה לא ניתקתם.

זאת הייתה תקלה. למה לא ניתקתם בתל אביב? הם ניתקו בדרום תל אביב. צריך לומר את האמת, מערכות החשמל, מערכות הייצור בקריסה טוטאלית.

אתה בא עכשיו, אחרי שכולנו אמרנו את זה? מאיר, בבקשה.

אני אשאיר את הנושא של התעריפים ושל ההשקעה לסוף, כי זה חשוב מאוד. אני רוצה לגעת בשאר הדברים. לפני שעזבה חברת הכנסת אורית פרקש, היא דיברה על חברת אינבידה. תקשיב טוב טוב, אנחנו נתנו התחייבות לחבר אותם מדובר על חוות שרתים. מדינת ישראל רוצה וצריכה ככלל ובהתפתחות הטכנולוגית היום בפרט היינו אמורים לספק להם את החשמל עד סוף שנת 2024. אלא מה? אנחנו מוכנים, אבל כל הגורמים הסטטוטוריים, שצריכים לאפשר את הקמת תחנת משנה למרות זאת, עשינו כל מה שלאל ידינו על בסיס מצב קיים, ואנחנו נעמוד בלוח הזמנים. בדצמבר 2024 הם יקבלו בדיוק את ההספק שנדרש כדי להפעיל את חברת השרתים, קרי סדר גודל של 17 מגה-ואט. מעבר לזה, לעניין הייצור. שלא תהיינה אי-הבנות, חברת החשמל זה plug number,

קודם כול, כל היצרנים הפרטיים, ולא משנה באיזו מתכונת הם מייצרים את החשמל, הם אלה שמספקים את האנרגיה לרשת. ומה שבסוף נמצא בחסר, מסופק על ידי חברת חשמל. זה המצב, ואגב, אין לנו בעיה עם זה בכלל. רק שיהיה ברור שאין כאן מצב של מונופול בייצור החשמל ובאספקתו לרשת.

כדי לספק אנרגיה צריך קווי הולכה. אמרתי את זה בדבריי, ויש עוד דברים שלא ציינתי. אנחנו בעיצומה כרגע של השלמת קו, שאמור לחבר את הדרום אל המרכז. באופן תת-קרקעי? לא, עילי.

מכיוון שזאת ההחלטה שהתקבלה אז. מה זאת אומרת שזאת ההחלטה? למה אי-אפשר לנסות לתקן אותה? דיברנו על

סוג כזה של אזרחים, זה מתחת לאדמה. אני אלמד את זה אחר כך. זה מחדל לאורך שנים.

התקבלה החלטה בטעות וזה עוד לא בוצע, למה לא לתקן? חבר'ה, אנחנו צריכים לסיים. אני אענה. מתוך 100 קילומטר יש כבר קו עם לא מעט דרך חתחתים, של 96.5 קילומטר.

3.5 הקילומטרים הנוספים שמחולקים ל-2 ו-1.5, אי אפשר להשלים אותם כי מתחתם יש התיישבות בלתי חוקית, בעיקר של הפזורה הבדואית. אנחנו לא מסוגלים ללכת ולהשלים את החסר. אי-אפשר לעקוף? אי-אפשר, מכיוון שעקיפה פירושה עוד פעם תב"ע ותמ"א וסטטוטוריקה. וזה יהיה בשנת 2034. חוץ מהפזורה הבדואית הכול בסדר?

אני רק נותן דוגמה. בכביש גהה,

שמתם כאלה עמודים שעושים קרינה על כל היישובים מסביב. אין שם פזורה בדואית, למה אתם לא מטמינים אותם? כי יש שם תוכנית להטמנת כל התשתיות, לא רק של חברת החשמל, בקרקע. זה נקרא ציר הנופש. התוכנית תקועה כבר הרבה מאוד זמן מבחינת אישורים סטטוטוריים. כל עוד אין את האישורים האלה אנחנו שומרי חוק אי-אפשר להשלים את הנדרש.

מכיוון שיש דיונים על גבי דיונים, עם התנגדויות מי יקבל הודעה חדשה של כל מי שרק זז במדינה, בעניין הסיפור של הטמנה בקרקע. מה עם מסלול ירוק לתת מענה לאתגרים האלה? למה אף אחד לא עונה לי? יצירת מסלול ירוק לתת מענה אד הוק. אנחנו צריכים לעשות את זה. בגלל שפעם קיבלו החלטה שגויה, צריכים להמשיך לחיות איתה? מעבר לזה, גם אם יוקמו תחנות כוח,

גם אם יש מים ואין תשתית להוביל אותם, מה שווה שיש לך מים? בסוף צריך להזרים אותם ממקום למקום כדי שאותו בן אדם שנמצא בביתו או במפעל, יוכל לקבל את המוצר הזה. כך גם לגבי חברת החשמל. חבר הכנסת ינון, דיברו כאן על זה שניתקו בעבר הקמנו קרן בגובה של 15 מיליון שקל. אני לא אקדים את המאוחר, אבל יש כבר בשורה טובה גם לעניין הסכום הזה. היא בהחלט רגישה לאותם מקרים הומניטריים ומקרים של אנשים שקשה להם לשלם את חשבון החשמל. אין מה לעשות, גם הם צריכים חשמל. חברת החשמל הקימה את זה באישור של דירקטוריון של חברת חשמל, כדי לטפל בדיוק באותם מקרים של אנשים שצורכים חשמל, אבל אין בידם אפשרות לשלם את העלות של המוצר הזה.

חברת החשמל היא הומנית והיא אנושית, והיא מבינה מה זה צרכים סוציאליים בהקשר הזה. בשנת 2025, ככל שתתקבל הנחיה מפורשת משר האנרגיה, ואני מניח שזאת תהיה גם ההנחיה, לא ייצרו יותר חשמל באמצעות פחם, אלא באמצעות גז ויצירת אנרגיה מהשמש ומהרוח, ומכל מיני מקורות אחרים שהם נקיים לחלוטין. כרגע אנחנו בעיצומו של תהליך, ועוד לא קיבלנו את האישור של רשות החשמל. אנחנו צריכים לקבל את האישור שלה כדי להשלים את ההסבה של תחנות כוח שמייצרות באמצעות פחם לגז, זולת 4 יחידות שתייצרנה באמצעות פחם גם בעתיד, בגלל אלמנטים של ביטחון ושל מצבי חירום. הן תהיינה באורות רבין בחדרה. אגף תקציבים אומר שאתה יכול גם היום להיכנס לחצרות.

שיבואו פעם לשטח. לא, לא, לא. אל תגיד לי לא. שיבואו ויראו מה זה. הם מדברים כי הם נמצאים במגדל השן שלהם. זה לא נכון. הם חיים בלה-לה-לנד, בפלנטה אחרת. זה הסיפור. הוא אומר שאתה יכול להיכנס. אתה יכול לתת תשובה שקטה? אתה יכול או לא יכול להיכנס? שקט זה לא אצלי, זה אצל היועץ המשפטי.

אסביר. לפי החוק, כדי להיכנס למקרקעין פרטיים להקים או לתחזק רשת חשמל, אנחנו צריכים הסכמה פוזיטיבית של בעל המקרקעין ומחזיק המקרקעין. הרבה פעמים לא מוצאים אותו, בעיקר בפזורות ובשטחים חקלאיים פתוחים. בחוק משק הגז ובחוק הנפט מספיקה הודעה כדי להיכנס למקרקעין, בעיקר בשטחים פתוחים. אצלנו אנחנו צריכים לחפש אחרי הרוח. למה אתה באגף התקציבים רוצה שאנחנו נטעה? אשמח אם תדייק. הוא מדייק. מי שלא מדייק זה אתה. רגע, מאיר. למה אתה אומר את זה? הוא יועץ משפטי, ואמרו לי שמה שאומר יועץ משפטי, לא מתווכחים איתו.

הוא גם ידבר על היכולת שלו לקבל הרשאה. כפי שאמרתי, בחוק משק הגז ובחוק הנפט די בהודעה. הבנו, לא צריך פעמיים.

אל תנהלו דיאלוג. אני מבקש לדעת, עידו, אני כחברת החשמל יכול להיכנס לחצר שלך לא רק בהודעה? להיכנס ולקבל אישור?

כחברת החשמל פונה לרשות החשמל, למר איגור סטפנסקי, שהוא מנהל מינהל חשמל, ואומר לו: תאשר לי להיכנס למקרקעין, כשלא קיבלתי הסכמה. זה תהליך שלוקח שנה. רק לעשות שימוע בשטח, לאסוף את הבעלים,

אם בכלל מוצאים אותם. ואחרי זה על הצו יש ערעור לבית משפט שלום. תודה, תודה.

אני חוזר על העניין הזה. אני מבקש תוך שבוע לכנס גם את הלשכה המשפטית שלנו. במקביל, אני אבקש מהיועצת המשפטית להכין חוק פרטי שלנו. אנחנו לא נעבור על זה לסדר-היום. המציאות הזאת לא יכולה להימשך כך. אתם לא יכולים לשבת וללחוץ מאוד, שאנחנו נעביר בחוק ההסדרים דברים שאתם מקבלים מהם כסף, אבל בדבר שצריך לתת שירות לציבור אתם מרימים ידיים ואומרים כל מיני אמירות כאלה, שאפשר לבקש מרשות החשמל ולקבל תשובה בעוד שנה. שנה נהיה בלי חשמל. מאיר, תשלים. לעניין התעשיינים אני אהיה אפילו יותר קטגורי ממך. למשל, תעשיות עם טכנולוגיה מתקדמת, לא צריך הפסקת חשמל; אפילו נפילה בגובה החשמל משתקת את כל המערכות עד שהן חוזרות לקדמותן ומסוגלות לתפקד. אנחנו יודעים את זה.

כל זה בסוף מגיע אל הרשת. אם אין רשת אמינה שמסוגלת לדאוג לכך שהחשמל יהיה ראוי וזמין, זה מה שקורה. מכאן אני מגיע לנושא התשתיות עוד פעם ועוד פעם. באוגוסט שנה שעברה היו אמורים להעלות את תעריף החשמל ב-20%, כתוצאה מהעלייה בפחם. העלו אותו ב-8.6%. בתחילת השנה היו אמורים להעלות אותו ב-31%,

ב-8.2%. הלוואי ואני אוכל להיות בראש חברה שמספקת את החשמל בחינם לכולם, אלא שצריך בסוף לקבל את העלויות שבאמצעותן מייצרים חשמל. לכן, צריך לאזן. לעשות דבר מידתי. מצד אחד, צריך לשלם עבור העלויות, התשתית וההולכה כי גם אתה רוצה חשמל זמין ואמין. מצד שני, צריך לעשות את הכול כדי שהמחירים לא יעלו מעבר לצורך. בשנה וחצי הוא עלה ב-20%. אתה צריך להגיד

לכן הדברים צריכים להיות במידתיות, גם וגם. כרגע צריך להשקיע ברשת כי הרשת נמצאת במצב איום ונורא.

אנחנו רוצים לייצר אצלנו במפעל, ולא מאפשרים לנו.

לגבי הניתוקים, כמוש אמר יושב-ראש חברת נגה, הם בוצעו על ידי חברת נגה. הוא היה צריך להגיד עוד דבר, שיש נוהל שאומר את מי אסור לנתק. ישנו פירוט מלא. מה שלא היה שם, כי לא חשבו על זה, זה איזושהי התייחסות למצב שקורה ערב כניסת השבת או בערב חג, ואז אמורים להתייחס גם לסקטורים שומרי שבת. זה לא היה. התקבלה החלטה וקיבלתי את ההחלטה. אנחנו בהחלט מודעים לזה, לאור מה שקרה ביום שישי לפני שבוע ומחצה, והדבר הזה יקבל ביטוי באותו נוהל,

לצערי הרב, כבר הרבה מאוד שנים.

הסתכלו עליו לפני כשנתיים ואני לא יודע מה עשו בו. אנחנו נטמיע שם דברים משמעותיים, שלא קיבלו ביטוי באותו נוהל, מכיוון שאנחנו חייבים, לא זכאים, לעשות את זה. אגב, לעניין מה שאמר יושב-ראש חברת נגה, זה נכון, אבל כשמנתקים חשמל, גם אם אני רוצה אחר כך לקבוע איזה קו אני מנתק,

מכיוון שהשנאי עצמו נותק. זאת הנקודה.

אני מודה לכם על ההשתתפות בדיון הזה, ואנחנו נמשיך אותו. אני מבקש לתאם מועד תוך שבוע גם עם אגף התקציבים, אבל בעיקר עם משרד האנרגיה. יחד עם משרד המשפטים וכל שאר המשרדים הרלוונטיים.

אמרת משרד המשפטים אמרת לקבור את זה. לא, לא.

דבר שהוא בלתי אפשרי, אני רוצה לדעת מועדים. אני אבקש מהלשכה המשפטית להשתתף בישיבה הזאת, ולראות אם אנחנו מקבלים מהם תשובות שזה בפרק זמן סביר, בסדר.

אני אבקש להכין הצעת חוק פרטית של הוועדה לגבי הנושאים הללו. אנחנו נמשיך את הדיון, מכיוון שלא מיצינו את הנושא של תעריפי החשמל. כנראה בשבועות הקרובים נמשיך את הדיון הזה, אבל קודם נקיים את הישיבה הזאת. מאיר, אני מבקש שתבוא גם לישיבה ואתה תעזור לי. השקעות זה דבר חשוב. תודה רבה, אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:46.